אבל עדיין לא הגיע מי שיציג לנו את הצעת החוק. אין ממשלה, נמתין בסבלנות, לי כבר אין פריימריז. מזל טוב ליושב-ראש על ההישג המרשים. ברכות. תודה

אנחנו שמחנו לראות אותך גבוה ברשימה. זאת הרבה עבודה קשה גם. מאחלים שתהיה לך הצלחה גדולה במפלגה קטנה. אתמול בירכתי את היושבת-ראש שלכם ליום-הולדתה. בסוף אמרתי לה בהצלחה, ואחר כך התכווצתי, אמרתי: מה אני מדבר שטויות? טוב, חברים, כפי שאמרתי, הממשלה ביקשה לכנס את הישיבה אבל טרם הגיעה, ואנחנו לא נשנה את סדר-היום, כי מייד לאחר החוק אנחנו צריכים להשביע חבר כנסת חדש מסיעת ש"ס. אז אני מכריז על הפסקה של חמש דקות בישיבה. נחדש את הישיבה ב-11:07, בתקווה שעד אז יופיע נציג הממשלה. (הישיבה נפסקה בשעה 11:03 ונתחדשה בשעה 11:07.) חברי הכנסת, אני מחדש את ישיבת המליאה. הופיע נציג הממשלה, הלוא הוא סגן השר המקשר בין הממשלה לכנסת, חבר הכנסת אופיר אקוניס, ואני אבקש ממנו לעלות לדוכן על מנת להציג את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39), התשע"ה 2015, לקריאה ראשונה. היא קיבלה פטור מחובת הנחה בוועדת הכנסת והונחה על שולחן הכנסת.

אני הרבה דברים. הוא שר, הוא לא סגן שר,

לא השר להגנת הסביבה? הוא בדרגה אישית. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להציג את תיקון מס' 39 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התשע"ה 2015. אדוני היושב-ראש, ביום 31 בדצמבר 2014 הסתיימה תקופת הזיכיון של "ישראל 10"

המוכר לכולנו בשם ערוץ 10. אנחנו מכירים בצורך בערוץ מסחרי נוסף. אנחנו מכירים, אדוני היושב-ראש, בצורך הזה, בדיוק כפי שהכרנו בו בשנים עברו, ואם לדייק

באמת, אתם ברוסיה הסובייטית, מצער, מצער, או אתם בישראל הדמוקרטית? מה שנהיה מכם, זאת הבחירה, אדוני היושב-ראש.

זוהי הבחירה. ואני קורא "ידיעות אחרונות".

אני קורא "ידיעות אחרונות", ואני גם קורא "ישראל היום", ואני קורא גם "מעריב", ואני צופה בערוץ 10, ואני צופה בערוץ 2,

גם צופה בערוץ הראשון.

אתם תטיפו?

מכם? יש עתיד, שהצביעה?

ומפלגת העבודה, כמובן, איך אפשר לשכוח. מפלגת העבודה הדמוקרטית, הם רצו ולחצו על הלחצנים, שבחוק סוגרים עיתון. לא היה דבר כזה בתולדות ישראל. לא היה כזה דבר בתולדות המדינה.

דמוקרטיה?

זוהי דמוקרטיה? אבל, אופיר, תדייק.

אתם תטיפו לנו על דמוקרטיה? איזה עיתון נסגר? אני אגיד לך איזה עיתונים נסגרו. אתה רוצה לדעת איזה עיתונים נסגרו?

אדוני היושב-ראש, ב-20 השנים האחרונות, בשל שינויים בשוק התקשורת העולמי והארצי, נסגרו בישראל שלושה עיתונים. אגב, רובם בתקופת מפלגת העבודה, אף-על-פי שזוהו עם מפלגת העבודה,

לא על סגירה. "על המשמר", עיתון "דבר" ועיתון "חדשות". הם נסגרו משום שלא הייתה להם,

כנראה, זכות קיום. אנחנו הבאנו חוק לסגירת עיתונים שהקו שלהם איננו מוצא חן בעינינו? אנחנו עשינו זאת? אתם מדברים על דמוקרטיה?

אתם מטיפים לדמוקרטיה? בטח.

חבר הכנסת מיקי לוי, כיוון, אני אוהב אותך באופן אישי ומעריך אותך,

אינך חבר במפלגה דמוקרטית.

לעומת זאת, יחד עם כמה חברים נוספים, עמדנו למבחן הבוחר, ראינו,

אתה תעמוד בשבוע הבא, נבדוק את הדמוקרטיה, נראה את הדמוקרטיה שלכם, ואצלכם בכלל אין דבר כזה.

זה כבר פעם שנייה שהפריימריז, כן, כן. אז אני מבקש מחברי האופוזיציה לא להטיף לנו על דמוקרטיה. אני אוסיף: כאשר עיתון פרטי בשם "חדשות" נסגר על-ידי המוציא לאור, על-ידי משפחת שוקן, בתקופת כהונתו של יצחק רבין, עליו השלום, אף אחד לא אמר דבר, משום שזאת הייתה החלטה כלכלית שקיבל המוציא לאור, מר שוקן,

עיתונו "הארץ" ממשיך להופיע עד עצם היום הזה. אז תעשו לי טובה, אל תטיפו לנו, לא לי באופן אישי ולא לחברי, על דמוקרטיה. עכשיו, אדוני היושב-ראש, אפרופו השיח הציבורי על ערוץ 10,

שאף-על-פי שערוץ 10 איננו מקיים את מלוא מחויבויותיו על-פי החוק, וגם איננו עומד בתנאים שנקבעו בכללי הרשות השנייה למעבר מזיכיון לרישיון, חרף זאת, החלופה שלפיה תופסק בעת הנוכחית הפעילות של הערוץ השלישי וחברת החדשות הפועלת במסגרתו, וייוותר בישראל הדמוקרטית ערוץ מסחרי יחיד וחברת חדשות מסחרית יחידה על-פי חוק הרשות השנייה, על כלל המשמעויות הכרוכות בכך, ובמיוחד ערב בחירות, מטה את הכף לתיקון חקיקה נוסף.

לכן, אדוני, הממשלה מציעה להאריך את תקופת הזיכיון של "ישראל 10" בשישה חודשים נוספים, כדי לתת לבעלי המניות ב"ישראל 10" שהות להכניס משקיע נוסף עד יום 30 ביוני 2015. שיבואו להתחנן, הדבר הזה צריך להיות מובן לכולם. הוא מובן לבעלי ערוץ 10, הוא מובן לעובדי ערוץ 10, הוא לא מובן להם, לכם הוא לא מובן משום שאתם לא מבינים בדמוקרטיה.

כאשר תתחילו להבין בדמוקרטיה אז אולי זה יובן לכם. שיבואו להתחנן אליך, נכון?

גברתי, לא הוצע לי תיק התקשורת, ולכן אני לא יודע אם יבואו אלי או לאחד מחברי, אבל אתם הגשתם ערר על החוק. וגם לא יתחננו, כי לא צריך. שלכם. אני ישבתי,

אתה היית שר בממשלה הזאת, אבל אני הייתי יושב-ראש ועדת הכלכלה. ישבתי עד כמה ימים לפני מועד פקיעת הזיכיון הקודם של ערוץ 10, נורא נוח. ועשינו את זה. שיבואו להתחנן, נכון? גברתי, תתמודדי עם העובדות. העובדה היא שנתניהו הגיש ערר.

לא עם בדיות, לא עם שקרים ולא עם פופוליזם. רק עם עובדות. שקרים, לא, השקרים הם אצלכם. למה היה צריך לחכות להתערבותו של היועץ המשפטי לממשלה? כי ככה, רק את זה תסבירו לי.

מוצע בתקופה זו להפחית את ההוצאה הכללית למימון הפקה ורכישה של תוכניות שחלה על ערוץ 10, ובהתאמה, גם על בעלי הזיכיון בערוץ 2, כך שיחול באופן שוויוני באופן הבא. לאחרונה תיקנה הרשות השנייה את התוספת השנייה לחוק וקבעה הוראה מקלה יותר לגבי ההוצאה השנתית המזערית שתחול על בעלי רישיונות, ולפיה ההוצאה השנתית המזערית, או המינימלית, אם תרצו בכך, תהיה הסך הכולל של ההוצאות לשידורי חדשות, ההוצאות לשידורי תוכניות סוגה עילית וההוצאות להפקת סרטים ישראליים שעל בעלי הרישיון להוציא לפי הוראות התוספת השנייה. כעת מוצע בהצעת החוק המובאת לבית הזה לקריאה הראשונה, בשלב הזה, לתקן את התוספת השנייה ולקבוע בה כהוראת שעה, לתקופה שמיום י' בטבת, 1 בינואר 2015, ועד יום י"ג בתמוז, 30 ביוני 2015, הוא מועד סיום תקופת הזיכיון של "ישראל 10" על-פי המוצע בהצעה זו, שההוצאה המזערית שתחול על ערוץ 10 בתקופה זו,

חברי הכנסת, במחצית הראשונה של 2015, תהא זהה להוצאה המזערית החלה על בעלי הרישיונות באותה תקופה, התוספת השנייה. משמעות התיקון המוצע היא הפחתת ההוצאה המזערית כאמור לגבי "ישראל 10" בתקופה זו.

במקביל להפחתה המוצעת כאמור לגבי "ישראל 10" או ערוץ 10, נהיה יותר מובנים, מוצע לקבוע הפחתה בהיקף זהה גם לבעלי הזיכיונות בערוץ 2. על-פי התיקון המוצע, ההוצאה המזערית שעל בעלי הזיכיונות בערוץ 2 להוציא למימון הפקה ורכישה של תוכניות המשודרות בערוץ זה בתקופה האמורה, לפי הוראות הכללים והוראות הזיכיון, יחולו עליה ההפחתות בהיקף זהה להפחתה המוצעת לגבי ערוץ 10. חשוב לציין שההפחתה אינה גורעת מהמחויבות הקבועה בחוק, בכללים ובזיכיונות של בעלי הזיכיונות בערוץ 2 לעניין ההוצאות המזעריות, המינימליות, הנדרשות לשם הפקת תוכניות סוגה עילית, לשם הפקת סרטים ישראליים,

לתפעול השוטף של חברת החדשות. יש עוד הוראות מוצעות שעניינן במעבר מזיכיון לרישיון, אפשר לפרט. אפשר גם לפרט אותן בדיון שיתקיים בעוד זמן קצר בוועדת הכלכלה. האם היית רוצה שנפרט זאת? אני חושב שוועדת הכלכלה תוכל לעסוק בזה ביתר שאת.

אדוני היושב-ראש, בהצעה מוצע, בהמשך להארכת הזיכיון המוצעת, לתקן את הסעיף האמור לגבי סמכותה של המועצה שתחול גם במקרה,

מועצת הרשות השנייה, תחול גם במקרה שבו בעל הזיכיון בערוץ 10 לא עמד בהתחייבויותיו במהלך תקופת הזיכיון עד למועד תחילתו של החוק המוצע. מדובר על סעיף 71ה(ד1) בפסקה השנייה, שלפיו המועצה תהיה רשאית לתת רישיון לבעל זיכיון בערוץ 10 גם אם לא עמד בתשלומי הזיכיון, דמי ההפצה או התמלוגים שהוא חב בהם לפי החוק במהלך תקופת הזיכיון ועד יום תחילתו של תיקון מס' 37, ובלבד שישלמם במלואם עד יום י"ח בשבט התשע"ג, 31 בדצמבר 2012. כאמור, מאז חקיקת תיקון מס' 37, ערוץ 10 לא עמד במלוא מחויבויותיו, ובכלל זה בתשלומי דמי זיכיון ודמי הפצה, ואנחנו מציעים לתקן את הסעיף האמור ולאפשר למועצת הרשות השנייה לתת לבעל הזיכיון רישיון, אם תיווכח כי בעל הזיכיון ישלם את מלוא החובות הכספיים שצבר עד יום תחילתו של החוק המוצע. כמובן, אנחנו מחילים את אותו עיקרון, אדוני היושב-ראש, גם על בעלי הזיכיון בערוץ 2. יש כאן עוד כמה הוראות מעבר שמתבססות, כפי שאמרתי, על חוק המעבר, על סעיפים בחוק המעבר מזיכיונות לרישיונות. את כל אלה, אדוני, אנחנו עושים, אף שאם נאמר זאת בלשון המעטה, וכבר ביקשתי בדיון הקודם בשבוע שעבר, ואני מנצל את ההזדמנות, ביקשתי מן המערכת הפוליטית להיות הגונה ולקיים שיח הגון, ענייני, במערכת שאנחנו נמצאים בפתחה כעת, אני מבקש שתאמר שזו ועדה משותפת, ועדה משותפת לוועדת החינוך וועדת הכלכלה בראשות, בראשותך, אדוני.

אני מתקן, ועדה משותפת לוועדת החינוך וועדת הכלכלה בראשותו של יושב-ראש הקואליציה זאב אלקין. אבל אם אפשר, אדוני היושב-ראש, לנצל את ההזדמנות, לא רק לקריאה למערכת הפוליטית למערכת בחירות הוגנת, אלא גם לכמה מכלי התקשורת. הציבור מצפה לעיתונות מאוזנת. זה מה שהציבור מצפה לו. הוא מצפה לאיזון בכלי התקשורת, הוא מצפה לשיח שישקף את כל הזרמים בציבוריות הישראלית. הוא גם מצפה לכך שכאשר מוזמן, וזה קורה מדי פעם בפעם, אדוני היושב-ראש, כאשר מוזמנים מדי פעם נציגים מן הליכוד או ממפלגות הימין, לתת להם לסיים משפט. לא חייבים לשאול שאלה משלימה תוך כדי השאלה הראשונה, אלא יש לתת לנציגים מן הצד השני לנאום את נאומיהם באולפני הטלוויזיה מבלי שיפריעו להם, וזה ניכר בכל ריאיון.

מה שנדרש ומה שמתבקש כעת גם מכלי התקשורת הוא פשוט איזון. אנחנו לא מבקשים שיאהדו אותנו, הרי זה לא יקרה לעולם, אנחנו רגילים לכך. אל תאהדו, לא ביקשנו אהדה, ביקשנו הגינות בסיקור. ואני מאוד מקווה שהדבר הזה יקרה בוודאי בחודשיים וחצי שנותרו עד לבחירות הכלליות, והייתי מצפה לזה גם אחרי הבחירות הכלליות, כדי שבאמת השיח הציבורי הרחב שקיים במדינתנו יבוא לידי ביטוי גם בכמה מכלי התקשורת במדינת ישראל. כפי שאמר חבר הכנסת אלקין, הממשלה, אם החוק הזה כמובן יעבור בקריאה הראשונה, להעביר אותו לדיון מהיר בוועדה המשותפת, המוקמת, לוועדת הכלכלה וועדת החינוך.

תודה לסגן השר אופיר אקוניס. חברי הכנסת, מדובר בקריאה ראשונה, לכן יש רשימת דוברים, חברי כנסת שביקשו לדבר, להשתתף בדיון. הראשון שבהם הוא חבר הכנסת מוחמד ברכה,

חברי הכנסת חנא סוייד, דב חנין, תמר זנדברג וכן הלאה. עד שלוש דקות לרשות כל דובר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, אנחנו תומכים במתן חבל הצלה לערוץ 10 כדי שלא ייסגר. אבל אני חושב שיש מקום לייצר תהליך שקוף והגון ששומר על הכסף הציבורי בכל מה שקשור לניהול הערוץ, וקביעת תוכנית ברורה רבת-שנים שהמחזה הזה לא יחזור על עצמו והקופה הציבורית תידרש לבוא ולהציל כלי תקשורת או ערוץ טלוויזיה. לצד זה יש לי שלוש הערות. הראשונה נוגעת לתכנים של הערוצים המסחריים מכוח חוק הרשות השנייה. התכנים האלה מיועדים לציבור מסוים ואינם מיועדים לציבור אחר, אף שיש תוכניות בערבית לצאת ידי חובה, שמשודרות בשעות-לא-שעות. אבל אני חושב שזה לא תהליך הוגן והגון שבא לבטא את הדאגה ואת ההתייחסות לכלל הציבור במדינת ישראל. הדבר השני, אני תמה על כך שערוץ טלוויזיה ייעודי שמיועד לאוכלוסייה הערבית,

גם הוא קיים מכוח החוק של הרשות השנייה, אינו זוכה לתמיכה הראויה,

עומד בפני קשיים עצומים. אף שזה כלי תקשורת ייעודי יחיד, טלוויזיוני, הכוונה,

הוא לא זוכה כמו שצריך לתמיכה הראויה. ההערה השלישית והאחרונה נוגעת לשידור הציבורי. הממשלה הגיעה למסקנה שהיא צריכה לסגור את רשות השידור, ואנחנו נלחמנו במשך שנים לבטל את האגרה. ולדעתי, הדוגמה שאנחנו ניצבים היום בפניה, של תמיכת המדינה על מנת להציל ערוץ מסחרי, עד כמה וכמה נדרשת תמיכת המדינה על מנת לקיים שידור ציבורי שחף ממיסוי נוסף.

לא לבוא באופן פופוליסטי לציבור ולומר לו: הנה, אנחנו מבטלים או סוגרים את רשות השידור ובכך אנחנו מבטלים את האגרה, אלא צריך לבטל את האגרה כפי שאני הצעתי במשך שנים בהצעת החוק שעומדת על שולחן הכנסת, שהשידור הציבורי יתקיים ויוגן, אבל מתוך תקצוב ציבורי ולא מתוך מיסוי שרירותי בלתי נסבל כמו האגרה. תודה רבה, אדוני. תודה לחבר הכנסת ברכה. חבר הכנסת חנא סוייד, בבקשה, אדוני. אחריו, כאמור, חבר הכנסת דב חנין. עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, רבותי חברי הכנסת, אין ספק שאנחנו תומכים בהזדמנות הניתנת על-ידי החקיקה שמובאת כאן על-ידי הממשלה לאפשר לערוץ 10 להמשיך לשדר, במיוחד בתקופה זו שבה כלי התקשורת במערכת הבחירות הם כלים לביטוי הדמוקרטיה וכלים חשובים לניהול הקמפיינים והוויכוח הציבורי והפוליטי לקראת הבחירות. לכן, אין ספק שנתמוך. כלי תקשורת, כלי דמוקרטי, אנחנו בשום פנים ואופן לא בעד סגירתו או לא בעד שהוא ייכשל. יחד עם זה, יש לי הערה שאני רואה שחשוב מאוד לציין אותה ולהשמיע אותה בהקשר הזה, והיא ההתייחסות של כלי התקשורת, במיוחד ערוצי הטלוויזיה השונים בישראל, הממלכתיים והאחרים, ההתייחסות שלהם, ואני אומר ההדרה, כמעט השכיחה, המתוכננת והעקבית של האוכלוסייה הערבית. אני מסתכל על השידורים של ערוץ 10, על ערוץ 2 ועל ערוצים אחרים, כמובן על ערוץ 1, ואני רואה שהציבור הערבי, שהחברה הערבית כבר כאילו לא נמצאת, לא קיימת. רק כשיש איזה קוריוז, רק כשיש איזה בדל של חדשות שבעצם תורמות לכך, להרחקה, לבידול, להגברת הגזענות והשנאה ההדדית, רשתות הטלוויזיה דואגות להביא את זה, ולהביא את זה בהרחבה. אני חושב שכלי תקשורת וערוצי טלוויזיה הם משאב ציבורי. גם אם מדובר ברישיון וזיכיון וגם אם הם משלמים עבור הזיכיון והרישיון הזה למדינה, עצם הקצאת הגלים האלה, גלי השידור, זה משאב ציבורי שכל הציבור חייב ליהנות ממנו.

מכאן בא העיקרון שגם לציבור הערבי יש זכות להיות מיוצג גם במגישי החדשות, גם בעיתונאים, גם במומחים שמזמינים להשמיע דעות שם, בכל הרבדים ובכל הפונקציות הרלוונטיות שהן חלק מהמפעל הזה שנקרא טלוויזיה. אני חושב שיש זכות לאוכלוסייה הערבית להשתתף בכלי התקשורת. אני מוסיף על כך שמכיוון שמדובר במשאב ציבורי, אני חושב שגם חשוב מאוד שהטלוויזיה והערוצים יהיו מעורבים בקירוב לבבות ובמלחמה נגד השנאה ונגד הגזענות, שכל המגזרים במדינת ישראל סובלים מהן.

תודה לחבר הכנסת חנא סוייד. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אני חושב שאני צודק אם אני אומר שבימים ההם אין ממשלה בישראל, לפחות אין ממשלה בכנסת. בפעם האחרונה שבדקתי, השר יובל שטייניץ לא התפטר משורות הממשלה, הוא יושב, איפה הוא? מכובדי, שלום. למה אתה בורח משולחן הממשלה? יהיה לכם עוד זמן לשבת בספסלי האופוזיציה. צניעות, צניעות. אתם תמשיכו לעשות. אנחנו נמשיך לשבת בספסלי האופוזיציה. אנחנו מאחלים לכם פשוט להצטרף אלינו. אל תדאג, אנחנו לא נגזול את הכיסאות שלכם באופוזיציה.

אבל אתה יודע, לא מתאים לך לשבת כבר עכשיו,

חבר הכנסת דב חנין, אין לך אשליות שאני אוסיף זמן על,

תודה לך, אדוני היושב-ראש. חברי חברי הכנסת ברכה וסוייד הציגו שתי הערות חשובות, שאני רוצה כמובן להצטרף אליהן. ההערה הראשונה, חשיבותו של השידור הציבורי. כל הבעייתיות שאנחנו רואים סביב ערוץ 10 וסביב הדרישות המגבילות של זכייני ערוץ 2, מקורה בהנחה המוטעית שאתה יכול לבצע טלוויזיה שהיא איכותית, ערכית ומסחרית ביחד. יכולה להיות טלוויזיה מסחרית מצליחה ויכולה להיות טלוויזיה בעלת משמעות ציבורית וחינוכית מצליחה, אבל שני הדברים האלה כנראה לא דרים בכפיפה אחת.

בישראל אנחנו חייבים שידור ציבורי חזק, עצמאי, רציני ואמיתי. אני מצטרף כמובן גם להערה בעניין מידורה או הדרתה של האוכלוסייה הערבית החוצה ממערכות הציבור שלנו, ממערכות השידור שלנו. אבל, עמיתי חברי הכנסת, הסוגיה של ערוץ 10 שהגיעה לשולחננו היא אכן שאלה של דמוקרטיה. היא אכן שאלה של דמוקרטיה. כל המשחק בגורלו של הערוץ הזה, העמדת הערוץ הזה כבני-ערובה של ראש הממשלה, הערוץ העיקרי שמבקר את ראש הממשלה ושמעז לייצר גם חדשות אמיתיות וביקורתיות, כל ההעמדה שלהם כבני-ערובה של הממשלה, זה מהלך לא רק ביזיוני אלא גם מסוכן, ולכן אנחנו בעד ערוץ 10. המטרה חשובה וראויה, וראוי גם לבצע הליך מהיר. אבל דווקא כשאנחנו עושים הליך מהיר, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו צריכים להתעכב גם על הפרטים. מטרה טובה איננה מצדיקה כל דרך. כשאני קורא את הצעת החוק שהונחה על שולחננו בשעה האחרונה, אני חייב לומר לכם שאני מודאג. אני מודאג מהכרסום במחויבויות האמיתיות לגבי הפקות מקור. וכשאני מדבר על הפקות מקור, אני מדבר קודם כול על מה שנקרא סוגה עילית. וסוגה עילית זה הפקות דרמה ותעודה, ולא כל מיני תוכניות מקור בידוריות שאינן סוגה עילית. צריך את הדברים האלה להבטיח. מדובר לא רק על טלוויזיה איכותית אלא גם על התרומה לתחום היצירה הקולנועית האמנותית התרבותית במדינת ישראל. נא לסיים, אדוני. על הדברים האלה, אדוני היושב-ראש, אנחנו ננסה להיאבק במסגרת דיוני הוועדה, כדי שהחוק הזה, לכשיגיע למליאה, אני מניח שזה יקרה עוד היום, יהיה מאוזן יותר ונכון יותר.

תודה לחבר הכנסת דב חנין. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. אדוני היושב-ראש, תודה, תראו, זה כמעט הצליח לכם. ה"זאב, זאב" שכל פעם קוראים בניסיון שתגיע הפעם שיבוא הזאב וערוץ 10 ייסגר וכבר לא יהיה מי שיציל אותו, כמעט הצליח. זה היה ממש קרוב, רק ששוב הוכח שבאמצעות מאבק ציבורי עיקש ונחוש, שלא בא מהבית הזה, שבא מבחוץ, שבא מהציבור, אפשר גם בכמה ימים ספורים לארגן מספיק כוחות ומספיק אנרגיות על מנת לעצור את זה. אבל צריך להגיד את האמת, זה כמעט הצליח ויכול להיות שזה עוד יצליח. בפעם הזאת, ראש הממשלה נתניהו, וחייבים כאן לתת שם ופנים לאחראי ולאחראים, ראש הממשלה נתניהו, בשלהי הרגעים האחרונים של כהונתו, כמעט הוריד אתו, כמו תמות נפשי עם פלישתים, כמעט לקח אתו אל התהום גם את העיתונות הביקורתית, העצמאית, שעומדת בקריטריונים עיתונאיים ערכיים, שהם בהכרח גם ביקורתיים, כי זה לב-לבה, זו נשמת אפה של עיתונות, היא חייבת להיות ביקורתית. ואם ראש הממשלה לא יכול לסבול שנאמרת עליו מילת ביקורת, לא בכתבת תחקיר,

מהבית הזה, ולא בשום מקום אחר בסביבה שלו, אז יש לנו בעיה, חברות וחברים. והבית הזה, אסור שייתן את ידו לזה, והיום אנחנו לא נותנים את ידנו לזה, במחיר מסוים שחבר הכנסת דב חנין ככה קצת פירט אותו, וייתכן שבהמשך היום אנחנו נדון בו גם בוועדה וגם נחזור כאן. אבל הבשורה המרכזית היא שאי-אפשר לסגור ערוץ טלוויזיה רק מפני שהוא לא מוצא חן בעיני בן-אדם אחד. ואי-אפשר לאיים בזה שוב ושוב ושוב, וכל פעם להביא טיעונים שלא קשורים לנושא וללכת למחוזות אחרים במקום להתמודד עם האמת. והאמת היא שאסור להחשיך מסך של ערוץ ביקורתי מפני שהוא לא בא טוב בעין לראש הממשלה, מפני שהוא לא לוקח את גלידת הפיסטוק ומסקר אותה כאילו זה פתרון למשבר הדיור. אי-אפשר לעשות את זה. ועכשיו אנחנו נצביע בגאווה ובאומץ, ובתקווה שעוד היום נצביע גם בקריאה השנייה והשלישית, אולי בתיקונים מסוימים, אבל נשלח מכאן מסר גם לעתיד לבוא: לעיתונות יש תפקיד שהוא גם ציבורי. לא רק אנחנו, נבחרי הציבור, בעלי תפקיד ציבורי. העיתונות היא כלב השמירה של הדמוקרטיה. זו קלישאה, אבל קלישאה נכונה. וקלישאות הופכות להיות כאלה דווקא מפני שהן נכונות.

טוב אנחנו עושים היום, וזה חייב להיות תמרור אזהרה שה"זאב, זאב" הזה לא יחזור על עצמו פעם אחר פעם, ולא נחזור לכאן עוד הפעם להוריד את השלטר על ערוץ 10 או על שום ערוץ טלוויזיה אחר לצורך העניין.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס ראיתיו עד לא מזמן כאן.

חבר הכנסת מוזס, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואם הוא לא יהיה כאן אז,

עד שלוש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אנחנו הוזעקנו כאן לישיבת פגרה מיוחדת להציל את ערוץ 10. אני לא כל כך מזדהה עם התוכניות שלו ועם כל הערוץ הזה, אבל דבר אחד אני מבין, שהזעיקו אותנו כדי להציל את פרנסתם של מאות עובדים בערוץ 10. זה נכון, פרנסה של יהודים, פרנסה של עובדים, זה הדבר שבראש ובראשונה אנחנו צריכים לתמוך בו. אבל אני לא מבין, אותה ממשלה שהבינה שצריכים להציל את ערוץ 10, מדוע לא מבינה שאי-אפשר לזרוק את מאות העובדים של מפעל "פרי הגליל" בחצור, בפריפריה, להפוך אותם למובטלים, מה עוד שרוב האנשים שם מבוגרים. אני רוצה לומר לכם, כואב הלב לקרוא את הראיונות עם האנשים האלה,

שהם כולם, רובם ככולם, מבוגרים שלא ימצאו שום עבודה חלופית. מי יקבל היום עובד בן 60? מי יקבל היום עובד מבוגר? הרי שכחו מזמן את מאמר חז"ל: בניין נערים סתירה. אומרים: העולם היום שייך לצעירים. איזה אבסורד זה שניקח כאן אנשים שנוגע ללב כל ריאיון שקוראים עם כל אחד מהם. ידידי הרב גפני, בשעתו, בשנת 2009, כשהוא שמע ש"פרי הגליל" הולך להיסגר, שינע את כל חברי ועדת הכספים למקום, לגליל, והחליטו על העברה של 9 מיליון ש"ח. הרב גפני, אתה מודע לכך שבגלל כל מיני דקדוקים ביורוקרטיים העבירו בסך הכול 4 מיליון ש"ח. בגלל 5 מיליון ש"ח עומד להיסגר עכשיו המפעל? בשביל זה עומדים כאן אנשים בקור המקפיא הזה בגליל וכאן בחוץ וצועקים: תנו לנו להמשיך לעבוד? אני לא מבין כאן את המהות, את לב האבן של מי שמחזיק את התיק הזה שלא יכול לפתור ולהעביר את 5 מיליון השקלים על מנת שיוכלו להפעיל הלאה את המקום. אבל אני גם לא יכול להתעלם מדברי שר האוצר בהקמת ממשלת הזדון, שזה עתה גומרת את תפקידה, שהמטרה של הקיצוץ בישיבות, של 50%, חצי מיליארד שקל, היא על מנת להוציא את בני הישיבות ולהעביר אותם לשוק העבודה. בשוק העבודה, בינתיים, האבטלה

215,000 מובטלים. אין שום שינוי, לצערי הרב, אולי איזה שינוי מינורי, קטן. ומה הוא רצה? שנזרוק את בני הישיבות גם כן לשוק האבטלה? מה עוד שאנחנו רואים מה שקורה בפריפריה, שכל התוכניות שדיברו על הקמת מפעלים בפריפריה נשארו בגדר תוכניות של הכול דיבורים ולמעשה לא יצא מזה שום דבר. הגיעה העת לקחת את העניינים לידיים ולהביא לידי פתרון מעשי בשביל העובדים האלה של "פרי הגליל".

תודה לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו. חבר הכנסת עמיר פרץ, בבקשה, אדוני. ראיתי אותו, איפה הוא?

חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת פרץ שוחחו בחוץ. אז הסדר הוא: חבר הכנסת אחמד טיבי,

חבר הכנסת עמיר פרץ.

אני,

רק עכשיו דיברו על הקיפוח בערוצים המסחריים. מה, אני ערוץ מסחרי כאן? אני הולך לפי הרשימה.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, עסקינן בערוץ 10, ערוץ מסחרי, אבל הוא חלק מהרשות השנייה. יש לי ביקורת לא מועטה על התכנים של ערוץ 10, בעיקר לאחרונה. למשל, על האסלאמופוביה שערוץ 10 מקדם באמצעות כתבו צבי יחזקאלי. סדרות שמעוותות את המוסלמים והאסלאם ומקודמות באופן אגרסיבי על-ידי ערוץ 10 עם מניפולציות שקופות שקוממו את כל הציבור הערבי בארץ, תוכנית שהיא כישלון מוחלט. המסר מסוכן. יש לי ביקורת רבה מאז הקמת הערוץ, אגב, על זה, אם אתם זוכרים, שהתשדירים היו: ערוץ, 10,

קיבוצים,

מתנחלים, 10. ערבים לא היו 10. אפשר היה להגיד: מיעוט, 10. גם אז לא היה. עובדות. גם אז לא היה. למשל, נראה לכם שדודו רותם הוא 10 ואני 5? נראה לכם סביר? כן, סביר מאוד. זה נראה לכם סביר? זה אוקסימורון, זה דבר והיפוכו. אבל בגלל העובדה שהוא יהודי, הוא חושב שהוא 10. אתה לא היית עובר מכיתה ד' לכיתה ו' במבחן IQ פשוט,

אז תתנהג קצת בצניעות. צניעות. צניעות לאומית, אגב, אני מתכוון. יכול להיות שה-IQ שלך ברמה האישית הוא גבוה, אבל ההתנהגות הפוליטית היא של IQ נמוך. ולכן, למרות הביקורת הזאת שיש לי על ערוץ 10, אני כדמוקרט נאבק כדי שהערוץ הזה ימשיך לשדר, במיוחד בתקופת בחירות, כי יש שם עיתונאים משכמם ומעלה, יש שם תחקירים, יש שם תוכניות מעולות, ולכן אנחנו כאן כדי לתמוך בכל ניסיון לתת לערוץ הזה להמשיך לשדר. יש טעויות? צריך לתקן. יש צורך לשדר יותר תכנים לציבור הערבי? יש צורך, על-פי הנחיית הרשות השנייה. תמיד אמרתי אז, ואגיד: השיטה הזאת של למדוד תמיד את המפלגות הערביות,

אז עד עכשיו. אם נתאחד, ואנחנו פועלים בכיוון, מה טוב. אבל עד אז יתייחסו אל ערבים כאל מקשה אחת,

נראה לכם שהיו שמים שקופית "יהודים" תודה. על כל המפלגות של היהודים? ברור שלא. אני רוצה, ברשותך, משפט שאתה תסכים לו. אני בירכתי בשבוע שעבר את חברי חנא סוייד שפורש מהכנסת. אני רואה את חבר הכנסת עמרם מצנע יושב כאן, יושב-ראש ועדת החינוך, שהודיע על פרישה. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אני בטוח שאני מדבר בשמך ובשם רבים, מדובר ביושב-ראש ועדת החינוך הטוב ביותר שהיה עד כה בכנסת, חבר כנסת ופוליטיקאי משכמו ומעלה, אדם מוסרי. תודה רבה, עמרם מצנע. תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת עמיר פרץ, בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני דווקא רוצה לפתוח באמת בברכות לחברי חבר הכנסת עמרם מצנע, לדוד צור, לאלעזר שטרן, למאיר שטרית. אני חושב שארבעת חברי הכנסת היו מחברי הכנסת הטובים בשנתיים האחרונות, ובלי ספק מילאו את תפקידם בדרך מעוררת כבוד ונותנת דוגמה אישית להרבה מאוד חברי כנסת חדשים שהגיעו למשכן. אני בטוח שהם ימצאו את מקומם בעבודה בזירה הציבורית, אני מקווה בזירה הפוליטית, אבל אין לי ספק שהם ימשיכו לתרום את תרומתם למען מדינת ישראל. אדוני היושב-ראש, אנחנו היום דנים בערוץ 10, ואנחנו עוד מעט נדון בגבעת-עמל ועוד מעט נדון ב"פרי הגליל". יש קו אחד מאחד בין כל המקרים שאנחנו דנים בהם. לצערי הרב, ממשלת נתניהו, וראש הממשלה בנימין נתניהו באופן מיוחד, ותאמינו לי, אני מכיר אותו מצוין, יש לי שעות נתניהו, אני מניח, יותר מכל אחד כאן. אני מדבר במובן של להעמיד עיקרון מול עיקרון, אני כיושב-ראש ההסתדרות והוא כשר האוצר בילינו שעות רבות למכביר בוויכוחים מאוד עקרוניים לגבי הדרך שבה מדינת ישראל צריכה ללכת. יש דבר אחד שמאפיין את תפקודו של ראש הממשלה בנימין נתניהו: הוא מחליט רק כשהוא מוכרח. אין שום סיכוי שיקדים תרופה למכה בנושא כלשהו. אם הסגירה של ערוץ 10 הייתה בעוד שישה חודשים, זה היה נדחה. בשאלות מאוד קריטיות, ראש הממשלה מחליט רק כשאין לו ברירה, כשהוא מבין שהגיע הרגע להחליט, ואם הוא יכול למשוך דבר כלשהו, זה יימשך. אנחנו רואים מה קורה היום בדיון הזה על הגז בישראל. אין לי ספק שראש הממשלה, אסור לו להיות מעורב, ולממונה על ההגבלים יש כל הסמכויות, אבל הוא כראש ממשלה צריך לראות את ההתרעות, את האזהרות מפני תסבוכת כל כך קשה. ראש הממשלה לא יעשה דבר בשאלה המדינית, רק כאשר יכפו, רק כאשר הפלסטינים מגיעים לאו"ם, רק כאשר כל הזירה הבין-לאומית רועשת וגועשת נגד מדינת ישראל. אבל היום, כשאנחנו דנים בהצלתו של ערוץ 10, אני בהחלט מברך. אני חושב שלמרות העובדה שחברי כנסת רבים כאן, מפעם לפעם לא נהנים ומרגישים את שיניהם החדות של אנשי התקשורת הישראלית, זה תפקידה של התקשורת, בוודאי בימים אלה, שבהם התקשורת מקיימת את התפקיד של כלב השמירה של הדמוקרטיה בישראל. ואנחנו צריכים להגן על תקשורת חופשית, פתוחה, משוחררת מלחצים בכל דרך אפשרית. וזה בכלל לא חשוב מה חושב כל אחד מאתנו על כלי תקשורת כזה או אחר. אני מקווה שהחקיקה הזאת אכן תושלם במהירות כדי להשלים את מלאכת הצלתו של ערוץ 10 ולאפשר לו להמשיך לתפקד.

תודה לחבר הכנסת עמיר פרץ. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת משה גפני.

חבר הכנסת משה גפני, בבקשה. חבר הכנסת משה גפני, הנך מוזמן. אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותי חברי הכנסת, אדוני השר, הכנסת תאשר את מה שהממשלה מבקשת בנושא של ערוץ 10, כך מסתמן. יש גם ועדת הסכמות. אז אני רוצה לנצל את הזמן הזה כדי להציע לערוץ 10 מה לשדר. אשרי המאמין. אני מציע, אני לא, הייתה בעיה עם "תפוחי עצמונה". "תפוחי עצמונה", חבורה של עשרה אנשים מגוש-קטיף, שהקימו מפעל לתפארת, והמפעל הזה מייצא תפוחי-אדמה וגזר לרוסיה. מתפרנסות מהמפעל הזה 150 משפחות מיישובי עוטף-עזה. הם נקלעו למשבר. מפעל רווחי מאוד, משפחות מתפרנסות מזה,

החזון הציוני היפה ביותר. משפחות מעוטף-עזה, הבעלים ממפוני גוש-קטיף, אנשי הציונות הדתית. הם נקלעו למשבר בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, רוסיה, הייצוא אליה הפך להיות בעייתי בגלל מדיניות פוטין, עם כל מה שנלווה לעניין הזה של הייצוא מאירופה וגם מישראל. והדבר השני, הם קנו זרעים מגרמניה והזרעים היו חולים, והם נקלעו למשבר של כמה מיליונים. היה להם משבר גם מול הממשלה, גם מול מרכז ההשקעות וגם מול בנק לאומי. והם פנו אלי. אני דיברתי עם בנק לאומי, שנתן להם אשראי, דיברתי עם מרכז ההשקעות. בקיצור, העלינו כמה דברים, מפני שבאמת, בתקופה של המלחמה שהייתה בעוטף-עזה, למשפחות האלה, פגיעה הייתה דבר חמור, והנושא הזה של הבעלים, שהם הציונות הדתית, אני עזרתי להם והמפעל עולה על דרך המלך.

עד כאן בסדר. מה זה קשור לערוץ 10 ומה החדשות בזה? החדשות בזה הן המכתב שקיבלתי הבוקר, ואני מציע לערוץ 10 לשדר את זה. הם כותבים לי ככה:" בשם חברי 'תפוחי-אדמה עצמונה'" אתה יודע, חקלאים כאלה, שהניסוח הוא נחמד "אני רוצה לברך אתכם" הוא מודה לי ולעוזר שלי, "ולהודות לכם על התגייסותכם ללא תנאי ובאהבה שאינה תלויה בדבר כדי לסייע לנו במשבר החמור שנקלענו אליו". אגב, אין לי פריימריז, אני לא מקריא את המכתב הזה בגלל זה, אני מקריא אותו בגלל המשפט הבא: "לצערנו", כותבים לי אנשי הציונות הדתית, מפוני גוש-קטיף שגרים בעוטף-עזה, "לצערנו, גורמים אחרים, שאולי היינו מצפים שיהיו יותר קרובים אלינו" אם מישהו לא מבין במי מדובר, מדובר בשר בנט, "הפנו גב ולא היו מוכנים לשכב על הגדר למעננו, כפי שאתם, בדוגמה אישית ומופתית עשיתם. למדנו להכיר אתכם, את אהבתכם למפעל ההתיישבות בארץ-ישראל, את התורה ולומדיה, את הערבות ההדדית שעומדת ביסוד פעילותכם הציבורית. למדנו להכיר ולהוקיר אנשים שפועלים לשם שמים, למען גדל שמו באהבה. נשמח לארח אתכם ביישובנו בחלוציות". השר בנט הוא שר הכלכלה. הוא השר, בלי קשר לאנשים האלה, שהיה צריך לטפל בזה, כמו ב"פרי הגליל", ועוד נדבר על זה היום בעזרת השם. הוא השר שהיה צריך לטפל ב"תפוחי עצמונה", מפעל רווחי, ציוני, שעוסקים בו, עובדים בו, 150 משפחות מיישובי עוטף-עזה, מפוני גוש-קטיף, אנשי הציונות הדתית, מלח הארץ. הוא שר הכלכלה, בשביל מה הוא הגיע לתפקיד הזה? כדי לעזור להם. אני מסיים. אז זה שהם מודים לי ואנחנו עזרנו להם, אני מודה לקדוש-ברוך-הוא, זה לא עוזר לי בפריימריז.

אני רק מספר את העניין הזה, כשאנחנו נגיע לדיון על "פרי הגליל", שאת הבעיה ב"פרי הגליל" היה אפשר לפתור ביום אחד. אני אומר לכם בהיכרותי את הבעיה, ואנחנו נדבר על זה. השר בנט, למה לא עזרת ל"תפוחי עצמונה"? למה אני הייתי צריך לעשות את זה בהתנדבות?

תודה לחבר הכנסת גפני. חברת הכנסת מירי רגב, בבקשה, גברתי. אחריה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אחרון הדוברים. הרשימה סגורה. כבוד היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת,

אני רוצה להזכיר לך, כשהיית יושב-ראש ועדת הכספים, פתרנו את בעיית "פרי הגליל". פתרנו אותה. היינו שם.

גישרנו, הבאנו את אושיק המשקיע, הבאנו את ועד העובדים, ראש עיריית חצור, והגענו להבנה. אבל משהו קרה בארבע השנים האלו, והם הבינו שהסאגה הזאת של העובדים יכולה לשמש להם איזה מנוף, והדבר הזה לא יכול להימשך. הגיע הזמן להבין ש"פרי הגליל" הוא מפעל עוגן בחצור והסביבה, עובדים שם יהודים וערבים כאחד, והתפקיד שלנו הוא לעזור גם לבעלי עסקים, גם לעיר וגם לעובדים ולמצוא את הפתרון הראוי, ולא שכל ארבע שנים הם ימצאו את עצמם כלקוח שבוי בפני אותם מעסיקים. ולכן צריך לפתור את הבעיה, ואני שמחה שבית-המשפט הכריע הבוקר, זה פורסם לפני כמה דקות, שיש לפתוח את המפעל ועל העובדים לשוב לעבודה שלהם.

המפעל ייפתח, העובדים יחזרו לעבודתם, ואני מאמינה שעכשיו ישב שר התמ"ת יחד עם הגורמים הרלוונטיים וימצא פתרון לעובדים. זה מעניין שכל פעם לפני חגים סוגרים מפעלים ועושים כל מיני דברים כדי ליצור איזו קבוצת לחץ על הממשלה. שמעתי כאן הרבה מאוד אמירות, בעיקר על כך שראש הממשלה לא עשה מספיק בעניין ערוץ 10 מפני שהוא פוחד מביקורת. מהאופוזיציה שמעתי את זה, וזה פשוט מדהים. מדהים איך לוקחים נושא, נושא של ניהול לא תקין, נושא של מנהלים חזירים שפוגעים בעובדים שלהם, ואני נמצאת פה רק בגלל העובדים בערוץ 10, רק בגלל העובדים בערוץ 10. לכן גם כתבתי את מה שכתבתי והוצאתי הודעה לפני שבועיים. אין כאן שום עניין של ראש ממשלה, יש כאן עניין של חברה שצריכה להתעסק ולהתנהל בצורה נכונה ונבונה והיא לא עושה את זה. מה זה קשור לביקורת? מה זה קשור לראש הממשלה? אילולא ראש הממשלה, החל משנת, מתי זה היה, יובל, ששימשת כשר האוצר? 2009. 2009. מ-2009, כששר האוצר היה בזמנו יובל שטייניץ, פעמיים בתקופתך הצלתם את ערוץ 10, ופעם שלישית, ועכשיו בפעם הרביעית, ערוץ 10 לא היה מצליח לעמוד על רגליו.

לבוא ולהאשים את ראש הממשלה ולעשות איזה ספין, שלכאורה זה בגלל ביקורת עליו, זה מכוער, זה לא מדויק, וזה לא יעזור לכם, האופוזיציה. את האמת צריך להגיד. אני בוודאי לא אתן להחשיך מסך. בוודאי גם ראש הממשלה לא יעשה את זה, אבל אי-אפשר שכל פעם אנחנו, על חשבון משלם המסים, נציל את ערוץ 10. צריך להגיד גם את האמת. ואנחנו נמצאים פה בשביל העובדים, והתפקיד של ערוץ 10 עכשיו, בחצי השנה הקרובה, הוא להביא משקיעים לערוץ, ולנהל את הערוץ נכון.

חברת הכנסת קארין, את יודעת, את עבדת,

כוועדת משנה בעניין השידור הציבורי. את יודעת טוב מאוד שצריך לדעת גם לנהל כדי שהרפורמה תהיה כראוי. זה נכון, אבל מי יבוא בתנאים האלה? ואי-אפשר לקחת דיבידנדים ומשכורות ענק למנהלים, והעובדים והכתבים והעורכים בקושי מקבלים כסף.

קארין, זה בדיוק נכון, את יודעת שזה לא הסיפור.

ולבוא ולהגיד שאנחנו רוצים לסגור את הערוץ בגלל הביקורת על ביבי זה שטויות, למה הגשתם ערר? זה לא נכון. למה? אפשר לחשוב שכל התקשורת האחרת מפרגנת לראש הממשלה,

והמסר פה ממני לערוץ 10 זה מסר מאוד פשוט: ערוץ 10 הוא ערוץ חשוב, ונעשה את הכול שהוא יישאר וימשיך לשדר, ונגן על עובדיו, על הכתבים, על המפיקים, על העורכים, אבל על המנהלים שלו היום מוטלת אחריות גדולה בחצי השנה הקרובה: להביא משקיעים ולנהל נכון את הערוץ כדי שיהיו פה, אף אחד לא יבוא בתנאים האלה. ריבוי של ערוצים זה בסדר, דמוקרטיה זה בסדר, אבל העובדים הם לא לקוח שבוי של אף מנהל, נכון. והתפקיד שלנו זה לדאוג גם לדמוקרטיה וגם לעובדים,

בערוץ 10. ולכן, נא לסיים. אני מאחלת לערוץ בהצלחה. אני שמחה שהצלחנו להגיע לפתרון, אני מודה לראש הממשלה על כך, ויש היום לערוץ 10, אבל היועץ המשפטי לממשלה, הרבה עבודה כדי שבחצי השנה הקרובה הם יצליחו לעמוד על הרגליים, ולא כל חצי שנה להיעזר בממשלה.

תודה לחברת הכנסת רגב. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

אחרון הדוברים. לא, סליחה, כן.

היית כשקראתי בשמך. אני הייתי אחרון. לא.

אני ודאי אתן לחבר הכנסת חיליק בר,

באווירת סוף הקורס לא נקפיד על הכללים. זה עובד? אני מקווה שזה עובד. עד עכשיו זה עבד. ראיתי שהסקרים לא מתרוממים. תפסיק לגבוה, אייכלר. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, יום עצוב היום בכינוס הזה של הכנסת, כי הכנסת לא התכנסה מפני שהנבחרים בעם ויושב-ראש הכנסת החליטו שהם רוצים לדון במפעל חשוב כמו ערוץ 10 שעומד בפני סגירה, או "פרי הגליל". הכנסת, על-ידי הממשלה, קיבלה פקודה מהשליט, היועץ המשפטי לממשלה, להתכנס, לחוקק ביום אחד חוק חשוב בשביל קבוצת עובדים שנמצאים בסכנת פרנסה. זה דבר שהוא מסוכן לדמוקרטיה יותר מכל דבר אחר, כי מהיום והלאה, היום זה יועץ משפטי, שלא לדבר על שופט בית-המשפט העליון, באופן רשמי וחוקי, המערכת המשפטית מנהלת את החיים של האזרחים, ולא הכנסת ולא הממשלה,

יושב-ראש הכנסת. כולם צריכים להיכנע להוראה של היועץ המשפטי לממשלה, בחקיקה. מישהו עוד חושב שהבחירות האלה בכלל חשובות? למה צריך לבחור חברי כנסת? נבחר יועצים משפטיים, נבחר שופטים בבית-המשפט העליון, ו-500 שופטים במדינה יקבעו את כל הדברים, כל התקציבים. מותר להעלות שכר מינימום, אסור להעלות שכר מינימום, צריך לסגור את "ישראל היום", צריך לפתוח את ערוץ 10, הוא יקבע לנו.

אני מאוד בעד עובדי ערוץ 10, בדיוק כמו בשביל עובדי "ישראל היום"; בשני המקומות אין כמעט חרדים,

אני לא מבין, איתן כבל נכנס עכשיו, הצליח להעביר חוק, אולי אפילו להפיל ממשלה בחוק "ישראל היום", ואף אחד לא חושב על העובדים של "ישראל היום". ובערוץ 10, שאגב הם צודקים בטענת הזיכיון, זה לא חוק לסגירת עיתון,

סגירת ערוץ 10 בגלל זיכיון זה דבר נורא ואיום.

כבר סיפרתי לכנסת, שאני עבדתי בתחנת רדיו שהייתה מהערוצים שתחת פיקוח הרשות השנייה, של הרדיו המקומי. הם שילמו הון עתק למדינה בשביל הזכות לדבר. אני חושב שזכות הדיבור צריכה להיות דבר בסיסי כמו להדפיס עיתון, ולכן ערוץ 10 לא היה צריך בכלל להיות חייב כל כך הרבה כסף לרשות השנייה. אבל כאשר יש חוק כזה, וכאשר כל תחנות הרדיו נאנקות תחת דמי הזיכיונות האלה, אז לבוא ולהגיד לכנסת לחוקק חוק ומייד לחצי שנה, זו דיקטטורה בצורה הכי נוראה וגרועה, בפרט כשהזכרתי כבר את "ישראל היום", שכבר רצו לעשות שגם יתערבו בעיתונים, לא רק יתערבו ברגולציה לתחנות רדיו וטלוויזיה, במקום לפתוח תחנות רדיו וטלוויזיה, במקום לפתוח עיתונים לכל השוק, בפרט היום כשהסייבר וכל אלה כבר ממילא כל כך פתוחים, כך שזה כבר כל כך לא רלוונטי.

ואני רוצה למחות על כבודך וכבוד הכנסת על עצם העובדה שצריכים לחוקק חוק על-פי מצוות היועץ המשפטי לממשלה. ודבר נוסף אני רוצה לומר,

בשלוש השניות שנשארו לי. אני לא חבר של ליברמן, ואני לא אשכח לעולם מה שאמרה פאינה קירשנבאום, שלהכניס חרדים לממשלה יעלה הרבה יותר מדי כסף, אבל התחושה הזאת שאומרים "פרשת ישראל ביתנו", ומכתימים ציבור שלם שבחר בישראל ביתנו על-ידי החקירות האלה, יש טענה אמיתית בעובדה שהעיתוי אינו מתאים. אני לא אומר שלא צריך היה לחקור, תודה. אבל אני מבין את הזעקה הזאת. אני זוכר איך חיסלו את ש"ס ואת אריה דרעי בשעתו ניסו לחסל באמצעים משפטיים. עכשיו זה נגד ליברמן. 17 שנה חקרו את האיש הזה, נא לסיים, אדוני. ובסוף התברר כי כלום.

אם יתברר שכל החקירות האלה לא היו נוראיות כל כך, וישראל ביתנו תפסיד חמישה מנדטים, וזה יעבור ליאיר לפיד, האם אז בית-המשפט כבר יהיה מרוצה? הנה לך דמוקרטיה ישראלית בכיעורה.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חברי הכנסת, מכיוון שהדברים נרשמים בפרוטוקול, אז למען הסר ספק, הכנסת לא מתכנסת בהוראת היועץ המשפטי לממשלה. אין לכנסת כל עניין לבצע הוראות של היועץ המשפטי לממשלה. מליאת הכנסת כונסה על-פי בקשת הממשלה, כפי שרשום בחוק-יסוד: הכנסת, וכך זה קורה.

כל שאר התיאוריות הן טובות כתיאוריות, אבל את זה צריך להפנות לממשלה. זהו, אדוני היושב-ראש, אמרתי

אבל מה שמשתמע מדבריך, שכביכול הכנסת התכנסה על-פי הוראת היועץ המשפטי לממשלה. אין דבר כזה, לא היה דבר כזה, ולא יהיה דבר כזה. חבר הכנסת חיליק בר, בבקשה, אדוני. אייכלר התכוון שהדבר היחיד שנשאר לנו זה הכנסת. אדוני היושב-ראש,

אני טיפה צרוד היום, אני שמעתי פה את הברברת והססמאות של חברי הליכוד, סגן השר אופיר אקוניס וחברתי מירי רגב, על הסיפור של ערוץ 10. ססמאות באמת אופיר אקוניס אמר: הממשלה נחלצה לסייע, נחלצה לסייע,

אמרת: נעשה את הכול, ואני שואל אתכם, אם אתם כל כך נחלצים לסייע, ותעשו הכול, איך כבר 900 שנה הערוץ הזה נמצא באיום של סגירה? באיום, תרתי משמע, של סגירה, כי הוא לא ערוץ "ביביתון" למה זה לא קורה בערוץ 2?

ערוץ חשוב, חלק משני ערוצים ממלכתיים דמוקרטיים שישנם בשוק החופשי, שביבי כל כך אוהב לדבר עליו, אבל חלילה שידובר על סגירה של איזה "ביביתון". ואני אגיד לך משהו, חברתי מירי, זה לא סגירה. אם ככה נחלצתם לסייע, עדיף שלא תיחלצו לסייע, כי ככה נחלצתם לסייע למפעל "פרי הגליל", שהיית מאוד קרובה,

להאשים אותם, את העובדים, בזה שהם עושים ספין בשביל האופוזיציה או ליצור קבוצת לחץ, העובדים המסכנים של "פרי הגליל" מי האשים את העובדים?

את אמרת את זה עכשיו, הם עושים ספין.

בניגוד אליך, הייתי שם כבר ארבע פעמים,

וגם הייתי בגבעת-עמל, אז תיזהר בדבריך, וגם לגבעת-עמל, תיזהר בדבריך. נחלצתם לסייע, לאנשים שנזרקים, לא, אתה נחלצת. אתה נחלצת. ונעקרים מהבית שלהם באמצע תל-אביב, בשביל אותם אתה יודע מי הביא את ההסכם הזה? לא, אני לא מבין. מפלגת העבודה עשתה את ההסכם של גבעת-עמל, אנשים שמשנות ה-40 וה-50, תתבייש לך. קיבלו מקום לגור בו, תפסיק, ואני רואה איך נחלצתם "לסייע" לתושבי גבעת-עמל כשעקרתם אותם באלימות

תמצאו להם פתרון. הרי האנשים האלה אמרו, מירי, את יודעת,

מוכנים לעזור, מי שצריך למצוא לזה פתרון זה ראש העיר, תנו את הקרקע לעיריית תל-אביב ולטייקונים, רק תעשו את זה בחמלה. מפלגת העם, אתה מדבר בלי לדעת על מה אתה מדבר.

יש מחלוקת אם בתולדות ערוץ 10 זו הפעם השביעית או השמינית. נדמה לי שמאז ממשלתו השנייה של מר שרון, עליו השלום, ערוץ 10 נמצא בהליך דומה, פחות או יותר. מעניין למה.

את מתיימרת הרי להיות במפלגה שמקדשת את השוק החופשי. אז את הרי אמורה לדעת, מה זה קשור? שבשוק חופשי יש חברות, אתם לא מאפשרים שוק חופשי.

אבל אתם, בשם הפופוליזם הקומוניסטי שלכם, למה? אתה לא יודע לענות על זה.

תמשיכו לשקר את הציבור ולהונות אותו. אתה לא יודע לענות למה הגשת ערר. אתה לא יודע לענות על זה. יושב כאן שר האוצר שטייניץ, שהיה לי הכבוד בתקופה מסוימת לכהן כיושב-ראש ועדת הכלכלה כאשר הוא כיהן,

בפעם הראשונה. כל פעם אתם נותנים חצי שנה. כל פעם תקופת זמן קצרה. בפעם השנייה היה יושב-ראש אחר לוועדת הכלכלה. פעמיים בקדנציה אחת. תשאלו את

ממך? עם כל הכבוד, גברתי, תלכי לראש המפלגה שלך,

תלמדי אותו דמוקרטיה. תלמדי דמוקרטיה.

מהפריימריז?

איך את נבחרת לכנסת?

בסלון של מר לפיד ברמת-אביב ג', שם את נבחרת

בקפה במרכז שוסטר, שם את נבחרת לכנסת.

מטיפה לי על דמוקרטיה,

לחברַי? הדמוקרטיה בווילה ברמת-אביב ג' שם קובעים, לפחות אני לא גונבת קלפי. את רשימת יש עתיד. בווילה גם מדברים על עוני. ברמת-אביב ג' לפחות אני לא גונבת קלפי. אגב, גם אני מתל-אביב, וגם אני כמה שנים מחיי גדלתי בצניעות בשכונה הזאת.

ושם נקבע הגורל שלך על-ידי מר לפיד,

על-ידי רעייתו ועל-ידי ילדיו. זה עדיף מאשר, אתם יודעים את זה. אתם יודעים את האמת. אז אנא, אל תטיפי לי על דמוקרטיה.

אדוני היושב-ראש, את העובדות צריך לשים על השולחן. הספירה בליכוד? הרי אם לא היינו רוצים בקיומו של ערוץ 10, החוק הזה, שהממשלה מביאה שוב, לא היה מובא לכאן היום. לגבי הצעת החוק הסובייטית שלכם בנושא העיתון "ישראל היום": אני אמרתי פעמים רבות, גם לידידים טובים בעיתון "ידיעות אחרונות" קורה, יש לי גם ידידים טובים ב"ידיעות אחרונות". אני קורא "ידיעות אחרונות", ואני חושב שהוא צריך להיות קיים, ואני קורא גם "ישראל היום", וגם הוא צריך להיות קיים.

אני קורא גם "מעריב", וגם הוא צריך להיות קיים, ולא תאמינו, גם "ג'רוזלם פוסט", כי אני גם מבין אנגלית. הרי כל החוכמה היא אצלכם. אתם הכי יפים, אתם הכי חכמים, אתם מייצרי הדמוקרטיה, לא.

ואתם מטיפים לנו על דמוקרטיה. אני מודה: אלה הם העיתונים שאני קורא. לכולם יש זכות קיום.

יש זכות קיום לערוץ השני ולערוץ הראשון ולרשות השידור, לשידור הציבורי, שהוא חשוב מאין כמותו. כמה פעמים דיברתי אתךְ על הרפורמה הזאת? כמה פעמים? משום שחשוב שיהיה ערוץ ציבורי, חשוב שיהיה ערוץ 2, חשוב שיהיה ערוץ 10, חשוב שיהיה ערוץ 20,

חשוב שיהיו כבלים, חשוב שיהיה לוויין. אתם עשיתם את זה?

הרי כל הדברים האלה נפתחו בתקופתנו. כל הדברים האלה, אדוני היושב-ראש, כל הרעות החולות בתקופתכם. הכבלים, הלוויין, הסלולר הכול נפתח בתקופתנו. יכול להיות, בעולם הגדול נסגרים עיתונים, לא בחקיקה. הם נסגרים משום שהמוציא לאור מחליט שהוא עובר למהדורה אינטרנטית,

והוא רוצה את העיתון שלו לא מודפס יותר אלא רק באינטרנט. כבל, החוק שלך אמר לסגור את העיתון?

ואתם מביאים לפה, אילו לא הייתם תומכים, חברת הכנסת אלהרר, בסגירת העיתון "ישראל היום" זה לא לסגירה,

בעידודו של חבר הכנסת כבל, מזכ"ל מפלגת העבודה, מזכ"ל מפלגת העבודה, אתם עוד חיים בשנות ה-80. שם אתם חיים, בשנות ה-80. אבל אנחנו כבר ב-2015, כבוד המזכ"ל. המזכ"ל, אנחנו ב-2015. המזכ"ל קיים משנות ה-30.

איזו מסורת, לנו יש מסורת, לא כמוכם. מסורת של בולשביזם, כן, בולשביזם. שסוגרים עיתונים בחקיקה. אתם יכולים ללמד כמה דברים את הסובייטים. אנחנו צפון-קוריאה. "ישראל היום" בסכנת סגירה. אני מציע לכם, באמת בידידות, כסף קונה תקשורת.

חבר הכנסת גילאון. נדבר על הפרזנטור בהזדמנות אחרת. אני אומר לכם: נאה דורש נאה מקיים. אני לא התכוונתי לענות לכם, אבל אני שמעתי את השקרים, ואני חושב שחשוב שהציבור ידע את האמת. מעולם תנועתי, אדוני היושב-ראש,

לא כליכוד, לא כתנועה שקדמה לליכוד, מפלגת חרות או התנועה הרוויזיוניסטית, מעולם לא הביאו או לא העלו על דעתם לסגור בחקיקה עיתון. השתגעתם? אתם מבינים שאתם בדמוקרטיה? מותר ל"ישראל היום" להופיע, וגם ל"ידיעות אחרונות".

מותר לערוץ 10, ואנחנו באמת לא סובלים מאהדה יתרה שם. הרי אפשר לצפות, אדוני השר שטייניץ, כל ערב במהדורה, וביום שישי, במהדורה בערב לא סובלים מאהדה, בלשון המעטה. האם אנחנו נבוא ונאמר: נסגור אתכם משום שדעותיכם אינן מתאימות לעמדות שלנו? אבל אתם יוצרים בהם תלות שנה אחר שנה ומתעללים בהם. עדיף כבר לסגור להם. איזו תלות, על מה אתה מדבר? הזכרת את "פרי הגליל". הרי ממשלתנו הצילה את "פרי הגליל" בתחילת כהונתה ב-2009. ועכשיו, ואני באמת מצטער, אני אומר לך, בעלים של מפעל חשוב בפריפריה עושה שימוש ציני בעובדים, איזו בושה, אופיר.

גברתי, בוודאי. זה, בדיוק, מה שקורה.

ואת יודעת את האמת. אל תעוותי את האמת לצרכים פוליטיים, לא.

משום שבסוף האמת הזאת צפה. משום שהיום יודעים שאחרי שהממשלה שלנו הצילה אותו בתחילת 2009, ואכן בא בעלים חדשים, הוא עושה שימוש ציני בעובדים יהודים מחצור-הגלילית ובעובדים שאינם יהודים מטובא-זנגרייה, ובעובדים אחרים ממקומות אחרים בגליל העליון, שבסך הכול רוצים להרוויח את לחמם. הוא עושה בהם שימוש ציני.

אדוני היושב-ראש, שבית-המשפט הכריח שם לחזור לעבודה, ואני מברך. אני מברך.

גם אותם הצלתם? גבעת-עמל, עם כל הכבוד, אני אומר לך, ואתה יודע את האמת,

לממשלה אין נגיעה לעניין הזה.

אתה יודע את זה, ואנחנו לא, אמרת שהצלתם ערוצים.

ידידי היקר, לא כל דבר, אני מכיר את תושבי גבעת-עמל היטב. חלקם שכנים שלי. חלקם שכנים שלי, והם אנשים מעולים. אל תעשו בהם שימוש פוליטי.

אל תעשו בהם שימוש פוליטי. עם השטויות האלה לא הולכים למכולת.

ועדת הפנים, כדי למצוא דיור חלופי, לא היה ולא נברא. זו בעיה רק של ראש העיר, והם לא רוצים אפילו לבנות יותר דירות, אלא לתת להם דיור חלופי. אני מודה ליושבת-ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת בר, אני מציע לך, ובזה אני מסיים, אדוני היושב-ראש. רצוי מאוד. אני אעשה זאת. חבר הכנסת בר, כיוון שנותרו חודשיים וחצי לבחירות ואתם רוצים לשכנע ציבור שיצביע עבורכם, אם תשקרו, הציבור לא רק שלא יצביע עבורכם, הוא יברח מכם. אם אתם רוצים לשכנע ציבור מסוים, ספרו לו מה עשיתם ומה תוכניותיכם לעתיד, ואל תספרו שקרים, משום שהשקרים, בסוף, הבדיות וההסתות, יתהפכו עליכם. השקרים וההסתה זה בצד שלכם. תודה לסגן השר, חבר הכנסת אופיר אקוניס. אני מזמין את השר יובל שטייניץ, אדוני היושב-ראש,

לא דיברתי היום, לא ידעתי שנותנים לי סיכוי, אנחנו נציין לפרוטוקול שחבר הכנסת נסים זאב לא דיבר היום. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, חבל שהפריימריז בליכוד נגמרו, גם בלי פריימריז בליכוד, חבר הכנסת עמיר פרץ, התקנון שיושב לי כאן על השולחן כבר הסמיק. הוא כבר בצבע אדום, התקנון, כי הוא חשב שהוא מדבר על מליאת הכנסת, ואנחנו כבר שעה באספת בחירות כאן. אבל, טוב. בבקשה. השר שטייניץ, על-פי התקנון, יכול בוודאי להתערב בכל שלב של הדיון בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, גם אתה, כן, כן. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה, כמו אחד מקודמי בדיון, עמיר פרץ, לומר תחילה כמה דברים לכבוד שני חברי כנסת שנמצאים כאן במליאה ואשר הצהירו שלא ימשיכו להתמודד ולא יכהנו בכנסת הבאה, והם שני חברי כנסת איכותיים ביותר, שהכנסת התברכה בהם והלוואי שירבו כמותם. הראשון הוא חבר הכנסת עמרם מצנע, האלוף במילואים עמרם מצנע, ראש עיריית חיפה לשעבר עמרם מצנע, ידידי עמרם מצנע. עמרם מצנע,

מועצת ירוחם. כן, כמובן, שחולל גם נסים ונפלאות בירוחם. לא נוכל לומר את כל שבחו ולתאר את כל קורותיו כי הזמן לא יספיק, אבל אני אומר רק זאת: אחד הדברים שהכי מאפיינים את עמרם מצנע הוא לא רק יכולת הביצוע, ולא רק השכל הישר ולא רק הניסיון הרב, אלא היושרה שלו. אחד האנשים ההגונים והישרים בכנסת, וזו מעלה לא פחות חשובה מכל שאר המעלות. אז, ידידי עמרם מצנע, עשית המון למען חיפה, עשית המון למען ירוחם, עשית המון למען ביטחון ישראל כאלוף בצה"ל וכלוחם מהולל, ותרמת המון כראש ועדת החינוך בכנסת. ואני רוצה לברך אותך ולהודות לך, אני בטוח בשם כל חברי הכנסת, הממשלה וכל עם ישראל. החבר השני שהודיע שלא יתמודד הוא פרופסור אבישי ברוורמן. גם את קורות חייו אני לא מתכוון לתאר. אבישי ברוורמן, כנשיא אוניברסיטת באר-שבע, חולל נסים ונפלאות באוניברסיטת באר-שבע, אסף תרומות ומשאבים בקנה מידה היסטורי, ושם את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב על המפה, לטובת מדינת ישראל, לטובת העיר באר-שבע, לטובת הנגב כולו. אבל אבישי, מעבר לכול, הוא גם איש אקדמיה ופרופסור לכלכלה. ואני רוצה לומר לך, אבישי, צר לי שאתה עוזב. הייתי רוצה לראות בבית הזה הרבה יותר אנשי אקדמיה, הרבה יותר דוקטורים ופרופסורים למדעי הטבע, למדעי הרוח, לפילוסופיה וגם לכלכלה. אני חושב שאם בבית הזה היו מכהנים עשרה או 20 אנשי אקדמיה, מדינת ישראל והדמוקרטיה הישראלית היו יוצאות נשכרות. וזה בהחלט גם לאור הרמה שהוויכוח שנוהל כאן קודם הידרדר אליה לפרקים. אבישי ברוורמן הוא אחד האנשים הבודדים כאן, גם אם יש לי מחלוקות אתו לפעמים, שמבין מה זה כלכלה. והוא מבין, למשל, שכשאומרים בשבוע שעבר שישראל ירדה מהמקום הראשון בצמיחה לנפש בכל מדינות ה-OECD, בכל מדינות המערב, ולא רק הידרדרה מהמקום הראשון, היא כבר מתחת לממוצע של הצמיחה לנפש בכל מדינות המערב, אבישי מבין שהמשמעות היא הרת-אסון ושמה שקרה בשנה האחרונה תחת לפיד פירושו שכולנו נשלם את המחיר. כי כשאין צמיחה ואין השקעות, לוקח זמן אבל את המחיר משלמים האזרחים, באבטלה, בירידה ברמת החיים, בירידה ברמת השירותים, בכל הדברים הללו. וכאשר רוב חברי הכנסת מסתכלים רק מה הממשלה נותנת בא', ב' או ג', איך מחלקים את הפירות, אבישי הוא אחד הבודדים כאן בבית הזה שמבין שהסוגיה העיקרית היא קודם כול איך משקים ומגדלים את העץ. וזה מה שהיה חסר כל כך בשנה וחצי האחרונות, להשקות ולגדל את העץ ולהביא השקעות לישראל. אז מהבחינה הזאת צר לי שאבישי החליט לעזוב את הכנסת, גם כאחד הקולות הצלולים ביותר מבחינה כלכלית, ולפעמים גם היו לנו ויכוחים כשאני הייתי שר האוצר, אבל הוא ידע גם לפרגן אף שהיה באופוזיציה, אבל גם כיוון שאני באמת חושב שראוי שיותר ויותר אנשי אקדמיה, חוקרים במדעי הטבע, במדעי הרוח, במדעי החברה, בכלכלה, במתמטיקה, בפילוסופיה, בפיזיקה, באסטרונומיה, במדע המדינה, ביחסים בין-לאומיים, היה ראוי שיהיו פה יותר ולא פחות אנשי אקדמיה. אז עמרם מצנע ואבישי ברוורמן, שני אנשים איכותיים שתרמו המון למדינת ישראל ולכנסת ישראל, כולנו אומרים לכם תודה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסיים בכמה מילים על ערוץ 10 ולחדד כמה דברים כדי שלא תהיה אי-בהירות, לאור הדיון שהתנהל פה קודם לכן. ראשית, ערוץ 10 הוקם לאחר זכייה במכרז,

היה גם מכרז שני, עם תנאים מסוימים שכל מי שזוכה במכרז של המדינה מחויב להם. וערוץ 10 נקלע לקשיים. זה קורה שחברה, כולל ערוץ טלוויזיה, נקלעת לקשיים. ומדינת ישראל, פעם אחרי פעם, לא רק ממשלות ימין, גם ממשלות שמאל או ממשלות אחדות באמת סייעו בעבר לערוץ 10 לשרוד. כשאני מוניתי ונכנסתי לתפקידי כשר האוצר, במרס 2009, כמה חודשים אחר כך ערוץ 10 נקלע למשבר חמור. היו שביתות, היו הפגנות, הערוץ עמד על סף סגירה, ובתוקף תפקידי כשר האוצר ניהלתי מגעים עם הבעלים, שהתחייבו אז להזרים כסף, קיבלו, ואני לא אכנס לפרטים, הטבות מסוימות, דחיות מסוימות, הנחות מסוימות מהמדינה לגבי חובותיהם, וערוץ 10 ניצל בשנת 2009 והמשיך לפעול, לשמחתי, גם לטובת הצופים וגם לטובת העובדים המסורים שלו, בשנת 2009. אמרתי אז, כשר האוצר, אני זוכר, אל תבואו אלי עוד הפעם. אבל לקראת סיום שנת 2012 ערוץ 10 נקלע לקשיים חוזרים. ושוב, כשר האוצר, בידיעתו ובברכתו, בהסכמתו של ראש הממשלה נתניהו, שוב זימנתי אלי את נציגי ערוץ 10, כולל העובדים, את יושב-ראש ההסתדרות דאז עופר עיני, וישבנו במשך שבועות, צוותים של האוצר ביחד עם ערוץ 10, ביחד עם נציגים של משרדי ממשלה אחרים, ומצאנו פתרון שאפשר את המשך קיומו והמשך השידורים של ערוץ 10. כל זה קרה, אני מדבר רק על שש השנים האחרונות, פעם שנייה. פעם ראשונה ב-2009, פעם שנייה ב-2012.

כל מי שטוען שהממשלה בראשות נתניהו, הקודמת או הנוכחית, מתנכלת או חותרת לסגירתו של ערוץ 10, אינו יודע מה הוא סח. אמירה כזו פשוט סותרת את העובדות הידועות לכול, כולל לעובדי ערוץ 10, שפעמיים לאחרונה, פעם ב-2009, ופעם שנייה ב-2012, הערוץ הזה המשיך להתקיים, לפעול ולשדר רק בזכות התגייסות שלי כשר האוצר ושל הממשלה, של ממשלת הליכוד, כדי לאפשר לו להמשיך ולפעול. ראש הממשלה נתניהו הוא דמוקרט אמיתי. הוא איננו בעד סגירת ערוצים כפי שהוא איננו בעד סגירת עיתונים ואיננו בעד סגירת תחנות רדיו. אנחנו בעד פלורליזם תקשורתי. יש כאן אנשים אחרים בבית הזה שהעזו להעלות בדעתם את הרעיון המופרך לסגור עיתון בישראל בחקיקה, למנוע מעיתון שנראה להם מקורב מדי או מצדד מדי בצד הימני של המפה הפוליטית, או בבנימין נתניהו, למנוע מהעיתון הזה להתקיים, למנוע מ-2 מיליון אזרחים בישראל בערך שרוצים לקבל את העיתון הזה בחינם, למנוע מ-2 מיליון אזרחים, חלקם אמידים, אבל חלקם דלת הארץ, לקבל עיתון בחינם. יש כאן אנשים בבית הזה שחרשו מזימה כזו, שהיא בעיני מזימה אנטי-דמוקרטית וגם אנטי-חברתית. זו לא דרכנו. זו לא דרכנו. אנחנו לא רוצים לסגור שום עיתון, אנחנו לא רוצים להחשיך שום ערוץ, בין שהוא בעדנו ובין שהוא נגדנו. ואכן, לא תמיד ליקקנו דבש מערוץ 10, אבל, דרך אגב, גם מכלי תקשורת אחרים. שאל כאן קודם חבר כנסת את השאלה, או הציע את התזה המופרכת, שנתניהו מנסה להתנכל לערוץ 10 ולסגור אותו, או לערער את מעמדו, מכיוון שהערוץ איננו "ביביתון". אם כך, האם אותו חבר כנסת טוען שערוץ 2,

איננו מותח ביקורת לעתים על הממשלה ועל ראש הממשלה? האם אפשר להבין שערוץ 2 הוא "ביביתון"? כי ערוץ 2, למשל, עומד על רגליו, לא נקלע לקשיים, מחזיק מעמד. האם מישהו טוען שהממשלה מתנכלת לערוץ 2, שגם בו יש הרבה ביקורת על הממשלה? הדברים הללו הם חסרי שחר והם מנוגדים לכל מה שקרה במציאות. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק שהגיש ראש הממשלה ושר התקשורת הנוכחי נתניהו כאן לכנסת היום, היא הצעה שנועדה לתת משך זמן, פסק זמן, של שישה חודשים שבהם ערוץ 10 ימשיך לפעול. ואני כולי תקווה, תקווה אנוכי, גם למען העובדים של ערוץ 10, העיתונאים, השדרים, כל העובדים,

שבששת החודשים הללו יימצא פתרון, וערוץ 10 יעמוד על רגליים איתנות, כלכליות, ולא יזדקק יותר לשום חסדים או פשרות או ויתורים או הנחות מהרגולטורים ומממשלת ישראל. אם כך יהיה, זה יהיה לטובת הערוץ ולטובת העובדים. אני מקווה שבששת החודשים הבאים יימצא פתרון, והערוץ הזה יעלה על דרך המלך ועל פסים חדשים, ולא נחזור לכאן עוד שנה ועוד שנתיים שוב עם הבעיות של ערוץ 10, שבאמת לא נכון, לא נכון המצב שבו הממשלה והכנסת צריכות פעם אחר פעם להידרש למצבו של ערוץ 10. אדוני היושב-ראש, אני משוכנע שהכנסת תאשר את בקשתו של ראש הממשלה, שהמשמעות שלה היא לאפשר לערוץ 10 להמשיך לשדר, ואולי גם למצוא פתרון למצבו הבעייתי במהלך ששת החודשים הקרובים. תודה רבה. תודה לשר יובל שטייניץ, שהתייחס בשם הממשלה לדיון. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39), התשע"ה 2015, בקריאה ראשונה. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, והונחה על שולחן הכנסת. מי שמעוניין להצביע יכול לשבת. ההצבעה החלה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 39), התשע"ה 2015, לוועדה שתקבע ועדת

חברי הכנסת, בעד, 27, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה, ותועבר לוועדת הכלכלה של הכנסת לצורך ההכנה, ועדה משותפת. ועדה משותפת לכלכלה וחינוך.

אני מציין לפרוטוקול כי גם חברת הכנסת זהבה גלאון התכוונה לתמוך בהצעת החוק, אבל לא משנה את תוצאות ההצבעה. בכל מקרה, זה עובר לוועדת הכנסת. אם יפנו אלי ויבקשו אישור לקיים ישיבת ועדה במהלך המליאה, אני אאפשר. ביקשו, בתום הדיון שיהיה מייד בתום ההצבעה. מייד בתום ההצבעה, קרי עכשיו, מתכנסת ועדת הכנסת באישור היושב-ראש לצורך הכנת החוק עוד היום לקריאה שנייה ושלישית,

אם הוועדה תרצה לעשות זאת. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו נשמע הצהרת אמונים של חבר הכנסת ליאור אדרי מסיעת ש"ס.

אני מזמין את חבר הכנסת ליאור אדרי לעלות לדוכן הנואמים.

מתכבד להודיע לכנסת, שעל-פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם התפטרותו של חבר הכנסת אריה דרעי מן הכנסת, שנכנסה לתוקפה ביום 1 בינואר 2015, בא במקומו חבר הכנסת ליאור אדרי. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, אנחנו נשמע את חבר הכנסת אדרי מצהיר אמונים. חבר הכנסת אדרי, אני אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תשיב: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת". מתחייב אני.

אם תרצה להגיד כמה מילים אנחנו ודאי נאפשר לך.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מרשה לעצמי, בראשונה, אדוני היושב-ראש, לברך אותך על ההישג הראוי שרשמת בסוף השבוע שעבר. מסתבר שגם בפוליטיקה "יגעת ומצאת, תאמין". אני מאחל לך שהקדוש-ברוך-הוא יאיר לך פנים ותמשיך לראות ברכה במעשי ידיך.

רבותי חברי הכנסת, שליח ציבור שניגש לפני התיבה בימים נוראים אומר נוסח תפילה: "הנני נרגש ונפחד",

לא אגיד את זה מכמה סיבות, והאחת, כי השליחות הציבורית לא זרה לי. כפי שאתם רואים, לא קשיש אנוכי, אבל מבחינת העשייה, זקן ורגיל. זכיתי, ואני מדגיש את המילה זכיתי, לקבל את אמונו של שר התורה, מרן רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, בתחום שהיה קרוב מאוד ללבו, וזה הנושא ההלכתי. קיבלנו ממנו הדרכה מעשית, ואני יכול להעיד על המעורבות האישית שלו בכל הנושא ההלכתי עד לפרטים הקטנים. כמו כל חברי לתנועה הקדושה וכמו רבים מאוד מבית ישראל, אף אני מוצף געגועים למרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. מכאן אני נושא תפילה, שתנועת ש"ס, שהיא אחד מהמפעלים הכבירים, אם לא המפעל, במסגרת מה שמכונה "להחזיר עטרת יהדות ספרד המעטירה", תוסיף ותשגשג ותמשיך את מפעל חייו. כל ילד שבזכות תלמודי-התורה הספרדיים שהקים מרן, אומר "שמע ישראל", וכל בן ישיבה וכל בן תורה שלומד עוד דף גמרא בזכותו, יהיה זה לעילוי נשמתו הטהורה. כנסת נכבדה, אני מעדיף בנאומי הראשון לקצר. כידוע לכם, אני נשבע כאן וכעת אמונים בעקבות התפטרותו של חבר הכנסת הרב אריה דרעי, יושב-ראש תנועת ש"ס. הוא התפטר מהכנסת, וברור לנו שהוא לא התפטר מייעודו הגדול, תפקיד שהטיל עליו מרן, זכר צדיק לברכה, בסוף ימיו, להמשיך את המהפכה בכל הכוח. חברי ואני מצפים ממנו שיאזור כוח ויוביל את מערכת הבחירות בתנופה, כמו שרק הוא יודע וכמו שרק הוא מסוגל לעשות. אנו לקראת מערכת בחירות. מכאן אני קורא לכולם לא להיגרר למערכת עכורה. חובה עלינו לשמור על כבוד האדם בכל תנאי ובכל מצב. חברה שלא מסוגלת לנצור לשונה אינה ראויה להיקרא חברה. אני חושב שבנקודה זו תנועת ש"ס מהווה מופת, ואין כאן המקום להאריך. חברי הכנסת, לכבוד הוא לי להצטרף לבית הזה. שירתי את הציבור נאמנה בהיותי סרן בצבא, המשכתי לעשות זאת בחיי האזרחיים, ותפילתי שאעשה זאת גם בזמן הקצר שנותר לי בכנסת התשע-עשרה, ואם ירצה השם, אזכה לעשות זאת גם בכנסת העשרים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת ליאור אדרי, בהצלחה. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: פינוי משפחות מבתיהן בשכונת גבעת-עמל בתל-אביב, מס' 4280 ו-4281. דרך אגב, לא ציינתי את זה. ברור לגמרי שפרט לבקשת הממשלה, הוגשו כנדרש חתימות של חברי הכנסת על מנת לקיים דיון בשורה של נושאים. הנושא הראשון הוא הצעה לסדר-יום בנושא: פינוי משפחות מבתיהן בשכונת גבעת-עמל בתל-אביב. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת דב חנין, ואחריו,

חבר הכנסת חנין. עד עשר דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, אני רוצה לפתוח בברכה לאורחים

סיפור של עוול, תושבים שהופקרו, מדינה שהפקירה, טייקונים שמרוויחים, בקליפת אגוז. עמיתי חברי הכנסת, הסיפור של גבעת-עמל הוא הסיפור של כולנו. זה הסיפור של חברה ומדינה שאיבדו לגמרי את הכיוון, איבדו את המצפון ואת הצפון ונשלטות על-ידי בעלי הון בצורה מוחלטת. אמרתי סיפור של עוול? אדוני היושב-ראש, תושבי גבעת-עמל הם לא היחידים שהמדינה שלחה אותם לכל מיני מקומות. היא שלחה אנשים למושבים, לקיבוצים. אבל הם אנשים שמסתפקים במועט. הם יושבים על הקרקעות הכי יקרות בארץ והם לא אומרים: האדמות האלה שלנו. רוצים לבנות שם מגדלי יוקרה. הם לא אומרים: תבנו מגדלי יוקרה אבל מגדלי היוקרה שייכים לנו. הם בסך הכול אומרים: תנו לנו קורת גג, דירה תמורת דירה. אדוני היושב-ראש, אני מפנה את תשומת לבך, שכמו שאמרתי בפתיחת הדיון, בימים האלה אין ממשלה בישראל. גם כאן אין שר. לא מפתיע אותי שהממשלה לא נמצאת, לא מפתיע אותי שהממשלה לא נמצאת גם בדיון בגבעת-עמל, אבל אני מציע שתתחיל את ספירת הזמן מההתחלה כי פשוט אני עומד על זכותי ששר יקשיב לי. אגב, זאת זכות שאכן עומדת לך. תמשיך לדבר. תודה רבה לך, אדוני. אם כן, אני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, לפרט קצת יותר ולספר את הסיפור הזה. 1948. לאותו מקום שהיום נמצאת בו שכונת גבעת-עמל פונו פליטים מאזורי הקרבות בדרום תל-אביב, שבזי, נווה-צדק, אזורי הקרבות שהתנהלו אז בתל-אביב יפו. שנה לאחר פינוים למקום הזה, 1949, בן-גוריון אומר: כל אלה שהתיישבו, בהסכמת המוסדות המוסמכים, בגבעת-עמל, יוכלו להישאר במקומם עד ישוכנו במקומם הקבוע.